בוקר טוב. שבוע טוב לכל המתכנסים והמתכנסות. תודה לכל מי שטרח ובאה לאולם הוועדה. אנחנו מקיימים היום דיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות

(תיקון מס' 11)